אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש,

אני מבין ותתקן אותי היועצת המשפטית שאנחנו מבקשים הארכה של תוקף החוק כך שהוא יעמוד בתוקפו כל עוד עומד חוק

וגם בעקבות השינוי שביצענו בחוק הסמכויות, לא ניתן לבצע הכרזה על פי החוק הזה כל עוד